הנושא הראשון הוא פניית יושב ראש הכנסת בדבר מינוי קצין הכנסת,

רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ"ח-1968. סעיף 8 לחוק משכן הכנסת קובע כי יושב-ראש הכנסת, בהתייעצות עם הסגנים ובאישורה של וועדת הכנסת ימנה את קצין